אנחנו חוזרים לפרק של גיל הפרישה, נשאר לנו סעיף אחד להצביע עליו אחרי שהוא חזר

הצבענו כבר על כל ההסתייגויות.